אני רוצה לעבור לאישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. אני מתכבד להביא בפני ועדת הכספים אישורים לפי סעיף 46 לפקודת מס